אנחנו מחדשים את הוועדה. הוגשה רביזיה להצבעה. בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי. אולי אתה מוותר על הנימוק? ממש הייתי שמח אם היינו פותחים את הנושא הזה לדיון מחדש. אני מפציר שוב ואומר

מה שנראה לי וגלוי לעין. יש כאן תהליך בעייתי מאוד של פגיעה בדמוקרטיה. זה מתבטא בחוק שהוא חוק קיצוני שאפילו ראש השב"כ ביקש להימנע מלהגיע אליו, חוק שמדבר על פעולות של השב"כ כדי לבדוק אזרחים ישראלים מגיע לכאן בהליך מזורז שבמסגרת של שעה נצטרך לאשר הקדמת דיון, ובמסגרת של כמה שעות הוא יעלה לקריאה ראשונה, וכבר אנחנו מעריכים שביום שני הוא ייכנס לספר החוקים של הכנסת ויאפשר לשב"כ לעשות פעולות כאלה ואחרות נגד אזרחי ישראל, משהו שלא נעשה ולא נברא. את הסיבה והתירוצים שאומרים לנו בשביל לקדם את החוק אפשר היה להחליף בהרבה דברים אחרים. במקום קורונה היה אפשר להגיד, אלימות נגד נשים או אלימות במשפחה, במקום קורונה היה אפשר להגיד, תאונות דרכים, במקום קורונה היה אפשר להגיד,

עבירות רכוש, גניבה, שוחד, ואפשר היה לבוא ולהסביר כאן בוועדה למה זה הכי חשוב, ואפשר היה להסביר איך זה היה מוריד את אותה פשיעה או אותה סכנה שעומדת לפנינו. אני מניח שאת זה לא היינו מאשרים.

כי במדינה דמוקרטית התפקיד של המדינה זה לעשות הכול כדי לשמור על הפרטיות ועל זכויות האדם ולא לקחת תמיד את הפעולה הפשוטה ביותר או הקלה ביותר. גם זה מה שאמר ראש השב"כ, שאנחנו נדרוש ממנו בסופו של דבר לקיים את זה. יש דרכים אחרות. עובדתית כשביקשו מהתושבים ומאזרחי מדינת ישראל להתנהג בצורה מסוימת, כשהם האמינו למנהיגים הם פעלו ככה. זאת הדרך לעשות את זה. לעומת זאת החוק הזה הוא חוק קיצוני שמגיע אחרי סדרת חוקים השבוע שבאים ומצרים את זכויות האדם ואת חופש הפעולה ואת הדמוקרטיה הישראלית בשם הקורונה. מה שמדאיג אותי, ואני התרעתי על זה קודם, שבהיסטוריה האחרונה של העולם המודרני ככה נגמרו דמוקרטיות. חוק אחרי חוק, הסבר אחרי הסבר, שעל אחרי שעל, עד שבאיזשהו שלב אמרו, לא שמנו לב אבל לקחו לנו את היכולת של האזרחים,

להשפיע על העתיד שלנו ועל ההחלטות שלנו. לכן הייתי שמח אם היינו דנים בזה מחדש. אני אומר שוב, שום דבר לא היה קורה אם הדבר הזה היה מתחיל להידון בשבוע הבא. גם ככה אמר לנו הנציג של המל"ל שיש אפליקציה שעובדת עכשיו באנדרואיד ובשבוע הבא תעבוד באייפון. היא עוד לא עובדת. עשו לה בחינה על האנדרואיד וזה עבר בהצלחה. זה עוד לא יצא החוצה ועוד לא הטמיעו את זה, כמו שאמר פה חבר הכנסת דיין, עוד לא הציגו את זה לציבור. כדי שהיא תעבוד הרבה אנשים יצטרכו להוריד אותה, וגם זה לוקח זמן. לכן הצעת החוק שמונחת בפנינו היום, אני לא רוצה לייצג אותה כי לא כתבתי אותה ואני לא בקי בה, אבל היא הצעת חוק נצורה, לא עושים בה שימוש אלא במקרה של מצב חירום בגלל עלייה דרמטית בתחלואה. זה לא קורה מיד מחר בבוקר אלא במצב שבו יש החלטה של צוות שרים. גם ההחלטה הזאת היא עד שלושה חודשים. החוק הזה פג תוקף אחרי שלושה חודשים. החיים לימדו אותנו שאם עכשיו יש לך כפפה שבה אתה מרגיש קצת פחות כואב כשאתה מחזיק משהו חם אז אתה תמיד תשתמש בכפפה. אז עכשיו נשמע לנו שככה אומרים, אבל ברגע שיתחילו להשתמש בזה לא יפסיקו. זה מה שההיסטוריה מלמדת אותנו, וזה מה שמדאיג מאוד אותי. לכן אני ממש מפציר בחברי הוועדה לדון בזה מחדש ולמנוע את התהליך המהיר והמזורז הזה כאשר אף אחד מאיתנו לא באמת קרא את הצעת החוק.

אני מעלה את הרביזיה להצבעה. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 1 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושרה. בעד- 1, נגד- 7, נמנעים- אין. אני לא שמתי לב להצבעה. אני בעד.

זה יירשם בפרוטוקול. הרביזיה לא התקבלה. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה